בוקר טוב לכולם.

י"א בטבת התשפ"ב (15 בדצמבר 2021). יש לנו שלושה סעיפים על סדר-היום: הראשון הוא צו תעריף המכס ופטורים ומס קנייה על טובין

קח את המקום הזה. הרי יש כלים שמוסו, ולפי דבריהם גם שולמו.

האם לעמדתכם היה באישור הצו כדי לפגוע בעקרונות שנקבעו בהסכמים בין-לאומיים ובהסכמי סחר שעליהם חתומה המדינה? בכל מקרה,

אם אתה יכול

הפתרון הוא לא אידיאלי והוא לא אופטימלי, אבל הוא הכי קרוב לפתרון האפקטיבי ביותר. כל פתרון אחר הוא פחות טוב. לכן, אני מבקש מרשות המסים לפרסם את הצו המקל היום, שפוטר את אותם פרטי המכס,

שזה כלים מקרטון מצופים בפלסטיק, לחודשיים.

הם עושים את זה גם עם

כן, גם סיגריות. אני גר באזור הזה. מבחינה חוקית,

אין שום בעיה במוצרים שהם לא מוצרי מזון. פינדרוס, גם מוצרי מזון. השתייה שם היא בגרושים. ישראלים באים לשם וקונים.

אבל אין להם זמן להתעסק עם דברים רציניים.

אמרת אתמול בוועדה שאומרים שהצריכה של

זה נכון שהיא ירדה מהתעשייה

האוזן שלי רגישה, יש לי רק בקשה.

בבקשה, בבקשה, האוזן שלי רגישה. מה

תודה רבה.

ראיתי שהיתה עלייה גדולה בתשלומי מס רכישה ומס שבח באופן דרמטי. האוצר אמר